אני מבקש לפתוח את הדיון. אנחנו מתחילים את הדיון בהצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס'

שהחישוב ייעשה לרפתות של מעל 700,000 ליטר כדי לגלם את היעילות בייצור ברפתות בגודל הזה. זה בקווים

אבל הם החזקים כי הם יושבים על הגדר, לא אנחנו. אנחנו הצרכנים רק משלמים את המחיר ולא עושים לנו שום הנחות.

שוב אני אומרת את הדברים שאמרתי קודם לגבי המחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שקיבלנו עכשיו, שלא הספקתי לקרוא אותו כי קיבלנו אותו רק היום. לתשומת הלב, יש להעביר

אפשר לראות שבאמת בעקבות יישום המתווה חל גידול בייצור הממוצע לרפת,

ב-2010 היו 952 רפתות, ב-2020 היו 690 רפתות.

אולי זה נכון לתמיכה בחקלאים תומכי גדר כל מדינה והאינטרס שלה. פרט לביטחון תזונתי יש עוד סיבות למה לתמוך בחקלאות. בעצם עברו לתמיכה ישירה בחקלאות. המתווה הוריד את מחיר המטרה לחלב, ועדיין מחיר המטרה לחלב גבוה בעשרות

כמה השפעה יש למחיר המטרה על העלייה במחיר המוצרים? יש עוד גורמים, למשל המזון של הפרות. זה מגולם במחיר המטרה. כיצד מחיר המטרה משפיע לעומת הדברים האחרים,

הכול, לא בהכרח בסדר שנשאלתי. כשבודקים את המוצרים המפוקחים לוקחים את מחיר המטרה, מחיר החלב הגולמי שהמחלבה קונה, וגם את עלות החרושת, כלומר כמה עולה למחלבה

כיום רוב הרפתות עומדות ביעד הזה. אלה שנשארו מאחור אנחנו נתמוך ונעזור להם גם להגיע למקום הזה. אני נציג יצרני החלב. אני נציג החקלאים למעשה, הרפתנים.

להביא חלב באוניות בקירור, והן מוצר נפחי, יעלה הרבה יותר מאשר מחיר המטרה. לכן השוק עושה את שלו,

מה שכן ניתן לייבוא זה רק 25% חמאה, גבינות קשות ואבקת חלב. אלה שלושת המוצרים שניתנים לייבוא והם בסדר גודל של 25% מן השוק. אגב, לגבי חמאה פתחו את הייבוא בהוראת שעה ואנחנו

שני הדברים הללו טרם קרו.

מי שימשיך לקבוע את מחיר החלב זה מועצת החלב ולכן

אני מזכיר, מחירי החלב בישראל גבוהים ביחס לממוצע מדינות ה-OECD

במקום להתחשב בעלויות הייצור בכלל הרפתות,

השינוי השני הוא הפחתה של 2.8 אגורות לשני הרבעונים הבאים של 2021. ההסכם נחתם בינואר 2021 והיה אמור לחול בכל שנת 2021 אבל בגלל שהיו בחירות פספסנו שני רבעונים והמחירים עלו בשני הרבעונים הללו כי חישבנו לפי כלל

אני מכבד מאוד את מה שאמרת אבל אני חושב שבסוף שיקול הדעת צריך להיות לממשלה בהיוועצות עם הכנסת ולא כל מיני סקרי ועדות כאלה. שיעשה השר. יראה לנכון להתייעץ עם כלכלנים יתייעץ עם כלכלנים,

זה אמור להיות מוגדר כסמכות חובה.

סמך הצעת החוק הזאת שעברה בקריאה הראשונה. אני לא מבין: יורד לפני שאתם מביאים את זה לוועדה, לפני אישור? אחרי הקריאה הראשונה. מה זה קשור? היועץ המשפטי, אתה מכיר דבר כזה? אנחנו חותמת

זה מעצבן. אל תביאו להצבעה בכלל, תמשיכו עם זה. לשם מה אתם צריכים את חברי הכנסת?

אנחנו חותמת גומי? איפה אתם כלשכה משפטית שתגנו עלינו? אני רוצה להבין

הוא נתן לנו סקירה. ואז הוא אמר: לפעמים אני יושב בלשכתי ומזפזפ, אני רואה את הדיון ואז באותו רגע אני מאשר כי אני יודע שהולכים לאשר. זה המצב של משרדי הממשלה, שמסתכלים על